בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מנהליים)

לפי בקשת חלק מהחברים, למרות שיכול להיות